ממשיכים עם דיווח על יישום החוק של שכחת ילדים ברכב.

תקנות שנובעות מחוק, אבל אתה צודק, שר התחבורה לשעבר. משרד התחבורה תיקן את התקנות הללו והוועדה הזאת נדרשה לאשר אותן בראשית עבודתה. באותו שלב קיבלנו בקשה ממשרד התחבורה לדחות את היישום של החוק בשנה. סירבנו כמובן, אבל אפשרנו דחייה של יישום החוק בחצי שנה. סירבנו לדחות בשנה כדי לא להגיע לקיץ הבא, שהוא אזור הסכנה הגדולה, סירבנו לדחות בשנה כי בשנה בעוונותינו ולצערנו יש לנו 40 ילדים שנהרגים משכחה ברכב. זה מספר קשה.

בעשר שנים. בעשר שנים, 40 ילדים בעשור האחרון. לצערנו אחרי שהחוק הגיע לידינו היה מקרה טרגי של אחיין של חבר הכנסת קרעי. זה אומר שהסכנה לפתחנו והקיץ לפנינו ולכן נתנו הסכמה למשרד התחבורה לדחייה של חצי שנה ביישום החוק עם הטיעונים שלהם שיש ממשלה חדשה, שאין מספיק אמצעים טכנולוגיים, לא אושרו כל האמצעים הטכנולוגיים ועוד כהנה וכהנה שאלות שבעצם לא אפשרו את יישום החוק באזור אוגוסט-ספטמבר. התנאי שלנו לדחייה בחצי שנה כלל דיווח של משרד התחבורה בנוכחות שרת התחבורה כבר בנובמבר וזה מתקיים עכשיו, זה המפגש עכשיו, איך המשרד נערך ליישום של החוק במרץ. עכשיו נובמבר? אני אגיד לך איך זה קרה, היינו צריכים לפגוש אותך בנובמבר, ידענו שאת באה לדבר על בטיחות בדרכים, חיברנו וחסכנו לך פגישה. שמחה בשמחה. אבל אנחנו רוצים מהשרה והצוות שלה סקירה מה מצב יישום החוק ואיך אנחנו נגיע למרץ כשהוא נכנס לתוקף, כשזה בעצם התחלת האביב-קיץ ואזור הסכנה ונהיה מוכנים בשטח. בבקשה השרה. תודה רבה, אדוני. סליחה שאני פה נטפלת לשפה, אבל במקומותינו זה חשוב, לא מדובר בחוק, מדובר בתקנה.

תיקן אותי השר לשעבר, אמרתי תקנה שנובעת מחוק. זה בסדר, בשבילנו כל דבר הוא חוק, אבל זה עניין של דקדוק משפטי.

מדובר בתקנה ולא יודעת אם היא תיכנס לתוקף או לא תיכנס לתוקף, אנחנו הרי לקחנו זמן בשביל לבחון האם באמת נכון להכניס אותה לתוקף משום שגם אלה שחושבים שהדבר עצמו הוא נכון אני חושבת שלא הייתה מחלוקת על כך שהדברים לא התקבלו בצורה ראויה ומקצועית וסדורה כמו שצריך ולכן לקחנו את הזמן בשביל לבדוק את זה ולראות את המסקנות שנביא בצורה מוסדרת. אז רק לתקן את התיקון, התקנה בתוקף, היא נכנסת לתוקף במרץ.

כרגע דחינו אותה למרץ. הדחייה התבקשה כדי שהמשרד יוכל לבחון - - - אבל במרץ היא בתוקף. אלא אם עד אז השרה תבטל אותה.

לא היה דיון האם היא בתוקף, היה איך נערכים לכניסה שלה לתוקף. לא, לא, לא. חברים, אנחנו היינו הוועדה, אנחנו אישרנו את הדחייה ותעיינו בסיכום הפגישה, בסיכום הוועדה, ותשמעו שמשרד התחבורה ידווח איך מיישמים את התקנה הזאת, לא האם היא תהיה - - - התקנה היא בסמכות השרה, השרה מתקינה את התקנה. אנחנו מאשרים אותה, או מאשרים דחייה שלה, אבל היא נכנסה לתוקף בלעדינו. השרה מיכאלי, לא שומעות אותך, אפשר לסדר את המיקרופונים? אנחנו דווקא שומעות נהדר. אני אגיד מצד משרד התחבורה וזה מה שבאנו איתו לוועדה. דחינו כדי לבחון מחדש בצורה הרבה יותר יסודית ורצינית האם באמת יש הצדקה לתקנה הזאת. אני רוצה להגיד,

ברשותך, אתה יודע, נניח עכשיו, בחוק ההסדרים, כשרוצים הרבה פעמים לבטל רגולציה ופעמים רבות מבלבלים בין רגולציה ובירוקרטיה, אני בצד שלא ממהר לבטל רגולציה, ויושב פה חבר הכנסת אביר קארה, ויש דברים שפה אנחנו אבל אני חושבת שבפירוש כשממשלה באה להטיל חובה על האזרחיות והאזרחים שלה אז היא צריכה לעשות את זה עם סיבה מאוד מאוד טובה, היא לא יכולה לעשות את זה רק בשביל שהיא תרגיש שהיא כתבה איזה חוק וכאילו עכשיו הכול בסדר. בכל הכבוד, אני חושבת שאנחנו חייבות וחייבים, אם אנחנו רוצות להטיל כזאת חובה היא חייבת להיות מוצדקת ביעילות ובאפקטיביות אמיתית. בשביל שהדבר הזה יהיה נדרשות פה בדיקות ואני חייבת להגיד לך שממה שעולה עד כה, ואבנר פלור, סמנכ"ל המשרד, יפרט, לא בטוח שמתמלאים התנאים האלה, ממש לא בטוח, אני באמת חושבת שאין הצדקה להטיל על אזרחיות ואזרחים חובה.

זה לא רק העניין של ההוצאה הכספית, שהרבה תשומת לב ניתנה לעניין ההוצאה הכספית, אבל יש פה חובה שבגינה יש סנקציה. אתה מעמיד אזרחיות ואזרחים במצב שבו הם יהיו כפופים לסנקציה על אם הם לא ימלאו משהו שלא בטוח שיש בכלל תועלת בצדו. אני חושבת שלממשלה אסור בשום אופן לעשות דבר כזה. אני אבקש מאבנר קודם כל לתאר את מה נעשה עד עכשיו. נדמה לי שאחרי הפתיח הזה אני מיותר פה. אני חושב שכולנו מיותרים פה אחרי הפתיח הזה. לא הבנתי, אתה לא בעד שיהיה את ההתקן הטכנולוגי הזה? ממש לא, אני התנגדתי לו מהרגע הראשון. אני אבקש זכות דיבור אחר כך, אני אסביר מה אני כן בעד, אבל גם מה לא.

כמו שהשרה אמרה, אנחנו למעלה מהחודשיים האחרונים בעצם ביצענו עבודת מטה שטרם הסתיימה וחלק מזה שהיא טרם הסתיימה זה מכיוון שאין איזה שהיא תקינה או רגולציה בין לאומית שאנחנו יכולים לקחת ולאמץ אותה כמות שהיא, פרט לאיטליה, ואני תיכף אפרט. מבדיקה שעשינו גם שם עדיין אין איזה שהם ממצאים לגבי האפקטיביות של המערכת עצמה ולכן יש קושי לקבוע אם המערכת אפקטיבית או לא. ועוד משהו חשוב. תיקון התקנה שהיה בוועדה זה גם היה כהוראת שעה וזה גם בגלל הסיבות האלה, מכיוון שהיו המון המון שאלות פתוחות שלא היו להן תשובות. בחודשיים האחרונים אנחנו ביצענו בדיקה לגבי הנתונים הכמותיים. אני יכול להגיד לכם, עוד לפני היישום של התקנה ובכלל כל הדיונים, מתחילת 2021 אנחנו נותנים תמריצים לכלי רכב חדשים שמגיעים עם המערכות האלה בלי קשר לתקנה והיום יש כ-15,000 כלי רכב חדשים שמצוידים במערכת שמגיעים מהיצרן, זאת אומרת זו מערכת שמקבלת איזה שהוא אינסנטיב. שתיים - - - לא הבנתי. אתם אומרים שזה לא חשוב לשים את ההתקן הזה ועכשיו אתם מחייבים רכבים חדשים לשים את זה? אין דיון.

רגע, אני לא מבין את הלוגיקה.

אתם מסבירים שהתקנה הזו לא נחוצה ואתם דורשים מרכבים חדשים את ההתקן הזה? לא דורשים, מעודדים דרך הטבת מס. אנחנו מעודדים דרך הטבת מס, כמו שיש המון מערכות - - - מעודדים, אז אפילו מוכנים לשלם על זה. נכון. אז למה אתם לא מוכנים לשלם לאזרח על התקן כזה? אנחנו לא רוצים להטיל עכשיו על אזרחי ישראל אלפי שקלים מס. אם אתה נותן הטבת מס, מדינת ישראל מממנת. אבל הם כן מוכנים. חכה, הם יגיעו לזה. רגע, שנייה, אבל מדינת ישראל מממנת. אבל הם מוכנים שהמדינה תממן, אני לא רוצה שהאזרח יממן. אבל הם לא מוכנים שהמדינה תממן את ההתקן שחסר ברכבים ותיקים. אני חייב להבין את הלוגיקה, אתם אומרים שאתם לא רוצים את התקנה, נותנים הטבת מס של המדינה לרכב חדש, שמים יד בכיס.

הם הגיעו עם מסקנות מהמקום היחיד שזה קרה. אתה מפריע לי לסיים את דבריי. שמים יד בכיס לרכב חדש שיביא את זה כבר עם הטכנולוגיה, כי זה חשוב לכם, אבל לרכב ותיק, למישהו עני, אתם לא תממנו את ההתקן ואומרים שזה לא חשוב. אבל התקנות לא מממנות. אז תעשה מממנות. אבל אתה אמרת קודם שההתקן לא חשוב. זה לא מה שאמרנו. אז אל תצדד בעמדה הזאת. אבל לא נתת לו להסביר.

אם היית יודע שהתקנה של מכשיר מעלה את מספר המקרים?

אז לוגיקה היא חיה גם על רכב חדש וגם על רכב ותיק.

מדינה שמוכנה לממן התקן ברכב חדש אומרת שברכב ותיק זה לא חשוב? אדוני היושב ראש, אם היית יודע שהתקנה הזאת יכולה להעלות את מספר המקרים, זאת אומרת התקנה כזאת ברכב שמחליפה את האחריות של ההורה וגורמת להורה להיות תלוי באיזה שהוא מכשיר, עדיין היית הולך על זה? אבל, קארה, אתה אוהב דיון מבוסס נתונים. כי לא רואים בשום מקום בעולם שהמכשיר הזה הוריד את מספר המקרים. אבל אתה אוהב דיון מבוסס נתונים. נכון, הנה, הם הביאו נתונים. אתה חבר ממשלה ואתה סגן שר בממשלה, ואל תבוא לנו כל פעם בכנסת להיות עוין של החלטות ממשלה. לא, אבל זו לא החלטת ממשלה. יושבת פה השרה, היא עשתה בדיקה מקצועית והיא אומרת בעצמה שזה לא - - - רגע, הממשלה החליטה לממן בהטבת מס את התקן הבטיחות לילדים ברכב חדש. אני לא בטוח שזה נכון, אדוני היושב ראש. אבל היא לא תממן לרכב ותיק, לעניים שיש להם רכב שהוא 5,000 שקל. זה לא מה שאמרה השרה. זה לא מה שאמרו. בוא נשמע. ויש מסקנות. אני רוצה לשמוע, בינתיים היא אמרה שהיא לא בטוחה שצריך את התקנה הזאת. זה מה שמדאיג אותי. כולנו חושבים כמוה, לדעתי. ואני חושב שצריך להציל חיים וגם את התקנה. השאלה אם זה מציל חיים. ועכשיו אני מבין שהמדינה כבר החליטה לעשות את זה ברכבים חדשים ולממן את זה. היושב ראש, אבל זה לא הדיון. אין דיון על המה, יש דיון על האיך. נראה לי שהלילה הוא ישן במלון ולא בבית. תשמע, אי אפשר לאחוז במקל משני קצותיו.

אני אתן לך, אבל כשאתה מגבה עמדה שאומרת שהתקנה לא חשובה ואז מגלים שהמדינה מממנת ברכב חדש והיא לא מוכנה ברכב של אדם עני לממן.

אני אמתין בסבלנות לזכותי להסביר. אני חושב שהמדינה צריכה לבטל את הטבת המס ולהעביר את הכסף לדברים אחרים. מזל שלא שאלו אותך כשעשו את זה, אבל זה כבר אבוד לך.

אולי נשתמש בזה,

אדוני, תמשיך, אבנר.

אני רק רוצה להגיד לך שהדיון המקורי היה עד 11 וחצי ואני לצערי ב-11 וחצי בכל מקרה אצטרך ללכת. בסדר גמור, פשוט רצינו שתהיי שותפה לסיכום. גם אני רוצה להיות שותפה לסיכום, אבל אני רק אומרת לך. כן, עסקנו בנושאים חשובים.

אבנר, בבקשה. אני שוב חוזר ואומר, בשום מדינה בעולם לא מחייבים, פרט לאיטליה, בשום מדינה בעולם לא מצאנו אפקטיביות של המערכות האלה. מה שאני אומר, ואמרתי, משנת 2012 אנחנו מחייבים מערכות בטיחות, לתת אינסנטיב, לתת תמריץ, אבל לא מחייבים בתקנות. זה משהו שהמדינה - - - אבל אם לא מצאתם אפקטיביות למה אתם מעודדים את זה? אם זה לא אפקטיבי למה אתה מעודד ברכב חדש? זה לא בהחלטה שלהם, זה בהחלט קודמת. זה לא משהו שהיה תלוי בהם. לא הבנתי את הדבר והיפוכו הזה. תודה לאביר קארה שהבהיר את הדבר הזה, שזה היה קודם,

שהתקבלה בתקופתנו. לא ביטלנו אותה עדיין. לגבי התקנות מקומיות, ישנן 22 מערכות שמשווקות על ידי 22 יבואנים. עלות המערכת נעה בין 150 שקלים ל-500 שקלים כשהרוב הוא בין 200 ל-300 שקלים, מרבית המערכות, ויש מערכות שמגיעות גם ל-1,000 שקלים. וכמה הטבת המס לרכב שמגיע? מה הוא מקבל, מה השווי? ממש מעט. כמה זה? אני אשיב לך על הכול,

אבל אני רוצה להתייחס למה שביקשתם בדיון הקודם. אבל תענה לי על השאלה, כמה כסף שווה הטבת המס לרכב חדש בהתקן הזה? הטבת המס הכוללת עשר מערכות בטיחות זה 2,400 שקלים הפחתה במס הקנייה. כמה כסף זה לרכב? אבל זה לעשר מערכות בטיחות. 2,400?

זאת אומרת מערכת אחת תהיה 240 שקל, בממוצע. לא, היושב ראש, זה רכב שמגיע עם עשר מערכות בטיחות שונות. מתוכם ההתקן הזה. בממוצע 240 למערכת.

בממוצע 240. מערכת מובילאיי יותר יקרה. אבל בממוצע. אז 240 שקל נתנו לרכב חדש על התקן לבטיחות לילדים ולאדם עם רכב שעולה 5,000 שקל לא ייתנו 240 שקל? בתוך עשר המערכות, אדוני היושב ראש, יש מערכת שעולה אפילו יותר מ-2,000 שקלים. למערכת אחת אני מדבר, וכל ההטבה שניתנת זה 2,400 לעשר מערכות.

במידה שהרכב מגיע עם המערכת הזאת. לא, אתה אומר שחדשים מגיעים עם המערכת הזו. אבל הם לא מחויבים, לא כולם. מה אחוז הרכבים שמגיעים? אז הסברתי, עד 5% זה בקושי. מתוך 300,000 כלי רכב שמובאים מדי שנה, כמו שאמרתי, עד היום רק ב-15,000 כלי רכב יש את המערכת הזו. אבל בתקנה לא הייתה דרישה לרכבים חדשים?

הציגו לנו פה שרכבים חדשים בתקנה נדרשו לבוא עם זה מוכנים. אתם מוכנים לבדוק את זה? אז אני מסביר, התקנה מתייחסת לכל סוגי כלי הרכב הפרטי, חדשים וקיימים. מה שאני אמרתי, שנותנים הטבה לכלי רכב חדשים שמגיעים עם ההתקן הזה. אני שואל עוד פעם, היבואן, הוא קיבל הוראה בגלל התקנה הזאת לייבא רכבים עם ההתקן הזה?

נאמר לנו בפעם הקודמת שברכבים חדשים כבר לא תהיה בעיה כי יהיה התקן. זה מה שהוצג לנו פה. היבואן לא חויב. עבדו עליך. לא, הציגו לי ממשרד התחבורה.

אין את זה בתקנות. מה שנאמר לאורך כל הדרך זה שאנחנו בעצם מייצרים תמריץ מס לצורך התקנת המערכות ברכב חדש, לא נאמר בשום שלב - - - אתה היית בדיון הקודם,

לא נאמר בשום שלב שמטילים חובה - - - לא נאמר שם שהבעיה נשארת ברכבים הוותיקים ובחדשים היא נפתרת? לא הצעתם את זה? מה שנאמר שאנחנו מייצרים תמריץ מס שנכנס לתוקף החל משנת 2021 שמדבר על זה שחצי נקודה מתוך ציון ההטבה ניתן עבור מערכות מהסוג הזה כאשר זה היה אמור לתת פתרון ביחס להתקנות ברכבים חדשים. בשום שלב לא הוטלה חובה על רכב שהמערכת האלה יותקנו כתנאי ליבוא של הרכב. אבל ברגע שידעתם שהתקנה נכנסה לתוקף ובמרץ היא תיכנס לתוקף

לא יכולתם לעזור לרוכש החדש שלא יקנה כבר אוטו בלי זה ולהקל עליו? אם זה נכנס לתוקף אז לא יכולתם לחשוב על האינטרס של הצרכן לא להכביד עליו שהוא יעשה התאמות לרכב חדש? אפשר להסביר גם את זה, כבוד היושב ראש? ודאי, תסביר. הרוב המכריע של המערכות מהסוג הזה זה לא מערכות של הרכב עצמו, אלא זה מערכות שמתקינים ברכב. נגיד המערכת הרגילה זו מערכת שמתקינים אותה על מושב הבטיחות של הרכב. המשמעות היא שזה לא מערכת שיצרן הרכב מוציא אותה מפס הייצור. אין יצרנים אורגינליים שמייצרים רכבים כאלה מוכנים עם מערכת כזאת? יש מערכות שמותקנות כבר בפס הייצור ולכן אנחנו הענקנו תמריץ במס. אמרנו שרכב שבו מותקנת מערכת כזו, ובגלל זה גם נתנו את תמריץ המס, רכב כזה בעצם ייחשב כמי שמקיים אחר הוראות התקנה. אבל השאלה, אני חוזר עליה, אם ידעתם, הדיון היה פה,

באוקטובר,

ביולי, לפני שנה.

השנה, ועכשיו יהיה יבוא שנה הבאה,

ואתם יודעים שחלה התקנה הזאת, לא היה ראוי שהיבואנים כבר יקלו על הצרכנים וברכב חדש זה יהיה? אבל לא בטוח שאנחנו רוצים את התקנה הזו בפנים, לא בטוח שהם רוצים אותה.

אם אתה לא רוצה למה אתה נותן הטבות מס ותמריצים? הממשלה התחלפה, אדוני היושב ראש. זה היה משהו שהיה לפני כן.

מה שקרה כאן עם התקנות הספציפיות האלה,

בגדול, הסדרה צריכה בסוף להשיג את המטרות שלה, מה שאנחנו רואים זה שיש כאן רגולציה שבסוף לא תשיג את המטרה שלה. יש מדינה אחת בעולם שעשתה את זה והיא גם הביאה נתונים שההתקנים האלה לא משיגים את המטרה, רק איטליה עושה את זה. אני חושב שבעניין הזה אנחנו תמימי דעים בדברים שכן אפשר לעשות ובנושא הזה ספציפית אנחנו חושבים, אני חושב שיש גם קונצנזוס סביב השולחן, שזה לא ישיג את המטרה שלו.

זה לא יציל ילדים וזה יעלה לציבור מיליארד שקל. מיכל שיר היא אמא לילדים, לא מצדיק שאוטו חדש שהיא תקנה, שהיא תקבל בכנסת, לא יהיה בו אמצעי טכנולוגי? לי יש ילד בן שנתיים ותשע ואני אומר לך שיש לי מספיק אחריות ואני חושב שהדבר הזה לא יפתור את הבעיה, הוא יחמיר אותה. לא רק זה, אם היו נתונים מאיטליה שירדו מספר המקרים בשנה - - - מה זה התשובה מספיק אחריות? כל אמצעי של בטיחות מניח שהבן אדם עושה טעות, יש לו מנגנון אי סטייה

מנגנון שמירת מרחק, מנגנון אי נעילת גלגלים.

אז רק בלשכוח ילדים הבן אדם יחשוב על זה לבד, אבל על הנתיב הוא לא יודע לחשוב לבד, ועל שמירת מרחק הוא לא יודע לחשוב לבד? זה כדאי שיהיה באוטו?

שהעובדות במקרה הספציפי הזה פשוט הטעו אותך. אם היינו יודעים, אם יש פה מישהו סביב השולחן שהיה יודע שמספר המקרים בשנה יירד, אני חושב שאף מאיתנו לא היה מגיע לכאן לדון בזה. אז בואו ניתן לעוד ילדים למות ברכב עד שיהיו לנו מספיק נתונים.

אם כל הרכבים יהיו עם אמצעי למה שזה לא יירד? היושב ראש, בוא נעשה דיון מסודר. ודאי, אתה צודק. לא נתנו להציף טיעונים,

לא נתנו לשרה. אבנר, תסיים ואז אתה. הם הביאו נתונים מאיטליה, שבאיטליה זה לא הוריד את מספר המקרים. יש רק מדינה אחת בעולם שמטילה את החובה הזאת של הסדרה על כל הציבור. קארה, תן לאבנר לסיים את הדברים, בבקשה. באמת צריך להיות נתונים, אז בנתונים קחו את הדברים בחשבון. קארה, תן לאבנר לסיים, בבקשה. אני אומר שמבדיקה שעשינו באיטליה, שגם שם זה התחיל בסוף 2019 ואין שם מידעים ונתונים, לא לגבי הכמויות ולא לגבי האפקטיביות של המערכות. ונקודה אחרונה שאני רוצה להדגיש אותה,

אדוני היושב ראש, שזה לא מופיע בשום תקינה בין לאומית, זאת אומרת בניגוד למערכות סטייה מנתיב, שמירת מרחק, שכבר נמצאים במסגרת תקינה בדירקטיבה אירופאית פה לא מדובר בשום תקינה. גם מובילאיי לא היה בין לאומי, מישהו ממציא את הגלגל. מישהו ממציא ABS ואז פתאום זה לכולם. ככה זה אמצעי בטיחות, הראשון ממציא ויום אחד זה קורה. אז מדינת ישראל, אלופת הטכנולוגיה, המציאה את המובילאיי, עכשיו יש בכל העולם מובילאיי.

יש בישראל המציאו מובילאיי, אסור בעולם להשתמש במובילאיי. אבל אם היו יודעים שהדבר הזה יפגע בנהגים האם היית עדיין מתעקש להתקין אותו?

יש פה תקנה שאנחנו לא משוכנעים שהיא תשיג את המטרה שלה. לא רק שאנחנו לא משוכנעים בזה אנחנו חושבים - - - מי זה לא משוכנעים? אתה מבין בנושא הזה?

אני מגיע מאגף רגולציה במשרד ראש הממשלה. אז חכה לתורך, אתה לא מדבר עכשיו. הוא צריך לסיים את דבריו ואז אתה תגיד. יש פה שר תחבורה לשעבר לפניך. לגבי הנושא של איטליה,

אין שם נתונים ומידעים לגבי היעילות של המערכות האלה, וגם לא בוצעה שם אכיפה, כלומר אין אכיפה, בגלל זה גם לא יודעים את הכמויות ולא יודעים מידעים נוספים. כן, תודה. שרת התחבורה, את רוצה לדבר? כי סמוטריץ' רוצה להתייחס. מה שאתם מחליטים. אני לא ממהר. אני ממהרת, אבל אני אשאר בכל זאת, כי זה מאוד חשוב בעיניי.

ובמיוחד בהמשך לדבריה של מיכל שיר. השאלה היא קודם כל האם זה עוזר. כשיש אמצעי בטיחות, יש כרית אוויר, אתה יודע שזה מציל חיים, נקודה, אז לכן אתה מחייב כרית אוויר. אבל כשיש משהו, יסלחו לי באמת, שהוא בגדר משאלת לב, כי אנחנו רואות את המקרים האלה שנשכח ילד או ילדה באוטו וזה מזעזע אותנו ברמות עמוקות ביותר כי זה באמת מחריד, אבל השאלה היא האם מצאנו את הפתרון. התשובה לצערי היא כנראה לא. ואני רוצה לתת לך דוגמה מקבילה. אבל רק שנייה, הוא אמר שיש 22 מערכות כאלה. זה לא משנה שיש 22 מערכות כאלה, אין אף הוכחה שמשהו מכל 22 המערכות האלה פותר את הבעיה הזאת. ברשותך, אדוני. אני הייתי עכשיו ארבעה שבועות בפגייה בפנסילבניה, אני שמעתי השכם והערב, חזור ושטוף מוח, יש תופעה של מוות בעריסה, תינוקות מתים בעריסה, וחזרו ואמרו, אל תסמכו על אף פתרון אלקטרוני, לא בייבי סנס ולא בייבי אמו, אל תסמכו על הדבר הזה. מה שאפשר וצריך לעשות זה לשים את התינוקות לישון רק על הגב, בלי שום דבר במיטה, בלי שמיכות, בלי בובות, בלי כל דבר כזה, ואל תסמכו על אף אחד מהאמצעים האלקטרוניים הרבים שמוצעים למכירה שיכולים למנוע את התופעה הזאת. לכן אני אומרת אותו דבר, יש אמצעים אלקטרוניים למכירה, ומי שמרגיש או מרגישה שהיא מועדת לפורענות תלך אחר כבוד ותעשה מחקר שוק ותראה מה מכל הפתרונות האלה יעזור לה או לו אולי חס וחלילה להימנע מהתקלה הזאת. אבל כל זמן שזה לא פטנט שאשכרה מוציא את הילדה או הילד מהאוטו ולוקח אותה יחד עם ההורה או עם מי שזה לא היה שלקח אותה, אז לא מצאת באמת פתרון. לבוא ולנסח תקנה שהיא מטילה על הציבור, שוב אני אומרת, יותר מאשר עול כלכלי, היא מטילה עליו משהו שהוא חשוף לסנקציה. כשאין בצד השני תועלת מוכחת אני באמת חושבת שהוועדה צריכה לשקול בכובד ראש להימנע מלעשות את הדבר הזה. אדוני היושב ראש, אני באמצע דיון. אתה באמצע ועדה, ואתה איש הבטיחות בדרכים שלנו.

שמעתי שיש את הדיון, אני פשוט בוועדת החינוך עכשיו על הנושא של בטיחות בסביבות בית הספר וביקשתי שם רשות שנייה לעלות לכאן, כי אני רוצה להגיד משהו. אני הייתי בכל התהליך הזה של המערכת לשכחת ילדים ואני אגיד את זה בקצרה. היו אותם אנשים ממשרד התחבורה, אני לא מדבר על השרים והמנכ"לים שהתחלפו, אבל האנשים המקצועיים ישבו איתי ואחר כך ישבו איתנו בוועדות והסבירו למה זה חשוב וישבו עם יבואנים גם ולחצו אותם להביא כמויות אדירות של מוצרים של שכחת ילדים,

אמרו להם שב-1 באוגוסט ייכנס. אני לא יודע אם יש כאן אנשים, אבל הכניסו והייתה ודאות. עכשיו גם אמרו לציבור, והיה לנו דיון מקצועי כאן בוועדה, כי זה היה נראה לנו גם,

איך אנחנו מכריחים אנשים? וקיבלנו, אמרנו אמצעים טכנולוגיים, ולא על זה גם הסבירו לנו,

אתה יודע את זה גם, שעוד מעט ב-NCAP האירופי זה הולך להיות גם חובה, הולכת להיות מערכת שכחת ילדים חובה באירופה. זה לא התחיל רק עכשיו, בכל מקרה זה גם יהיה בארץ, אז עכשיו באים ואומרים אז אני מבין את החשש, וזה בסדר שיש שינוי מדיניות, הכול בסדר, אני רוצה להגיד רק את דעתי, קודם כל למחיר של חיים של ילדים, ואני לא מאחל לאף אחד לאבד ילד, אי אפשר לדמיין את היכולת אם אפשר למנוע את זה.

וגם דיברנו על זה בוועדה, מדינת ישראל צריכה לממן כזה דבר. זה לא לבוא להגיד לכולם: אתם חייבים את זה, תשלמו 100 דולר, אתם חייבים את זה, תשלמו 50 דולר, היא צריכה לעזור ולממן. היא עוזרת, רק לרכבים חדשים. היא נותנת להם הטבת מס. היא נותנת להם חצי נקודה. זה כסף. חישבנו את זה.

רכבים חדשים זה חשוב, אני גם אומר את זה, זה נוגע להרבה דברים שנוגעים לרכבים חדשים. אבל מי זה מדינת ישראל? זה כל אזרח בישראל בסוף. אם יש לי קאיה פיקנטו שהיא משנת 2019 החיים של הילד שלי לא שווים פחות. אבל אני יודע, זה כאילו קצת אמירות פופוליסטיות,

אני רוצה ללכת עם הפן המקצועי, כי זה בסדר שאנשים לא רוצים את הבירוקרטיה, לא רוצים לגזור את העלות, אבל זה לא בסדר שיש תהליכים מקצועיים, שבאו ושכנעו אותנו, זה היה הכי לא פופולרי, אנחנו היינו אז באופוזיציה ולקחנו חלק. בועז, אבל זה לא נכון, כולם התנגדו. לא נכון. כל אנשי המקצוע באוצר ובמשרד ראש הממשלה - - - סמוטריץ', אתה לא שמעת את אנשי המקצוע. ואני אומר לך ש - - - סמוטריץ', אתה לא היית בוועדה בזמן הזה והציגו את זה כפתרון. אני הייתי, זה לפני תקופתך, ודאי שהייתי. לא, אבל הוא ליווה את הדיונים האלה.

גם אני, ודאי שגם אני הייתי. משרד ראש הממשלה היום מתנגד, משרד האוצר מתנגד. אני הגשתי על זה רביזיה. גם משרד התחבורה מתנגד. אני לא יודע על איזה מומחה אתם מדברים. איזה מומחה הציג את זה חוץ משניים שאולי קיבלו פה הטבה מיוחדת כלוביסטים?

אני קורא אותך קריאה ראשונה. בבקשה, בועז. אני יודע שזה צעד לא פופולרי, אני אומר את דעתי ודעתי היא כזאת. דבר ראשון, לדעתי צריך לעשות את המערכות האלה.

זה כרית עם איזה ביפר או מחזיק מפתחות, זה לא מערכות ש אם לוחצים הם יכולים גם לעלות פחות מ-100 שקל. לדעתי המדינה צריכה להכניס את היד לכיס ולעזור לממן את זה, זו דעתי, ולדעתי גם הוועדה הזאת צריכה להתייחס ברצינות לעצמה כשבאים ועושים את התהליך ולא פתאום באים ואומרים: אה, התהליך הזה זה שטויות והכול לא רציני.

סמוטריץ', בבקשה. אני, ברשותך, בקצרה, רוצה להתייחס למסגרת ולתוכן. אני אתחיל מהמסגרת, רק חמור לא משנה את דעתו, מותר להחלטה כזאת להתקבל ומותר גם להפוך אותה. עובדתית, עובר לקבלת התקנה בכנסת הקודמת, לפני שאדוני נכנס לתפקידו, עמדת כל גורמי המקצוע, צריך לומר, וזה בסדר, משרד התחבורה הציג תמיכה מכיוון שזו הייתה עמדת השרה ואנחנו חיים במדינה דמוקרטית ואנשי מקצוע צריכים לייצג, כך קובע התקשי"ר, את עמדת השר הממונה עליהם בוועדה, לכן אין לי שום טענות לאנשי משרד התחבורה, אבל גם גורמי המקצוע בתוך משרד התחבורה, גם גורמי המקצוע במשרד האוצר וגם גורמי המקצוע באגף ה-RIA, מה שנקרא אז אצל ראש הממשלה, לא רק התנגדו, הטענה שלהם הייתה זה שלא בוצע תהליך סדור שבחן את זה. הם באו ואמרו שלא הובאו נתונים, לא ניתנו סטטיסטיקות. הרי הדוגמה הפשוטה, אדוני דיבר בהתחלה על 40 ילדים בשנה,

זה גם פחות מהמספר הזה, וצריך לדעת לפלח את זה לקבוצות אוכלוסייה שבהן זה קיים וזה קיים בקבוצות אוכלוסייה מאוד מסוימות, ופה אני רוצה לגעת בתוכן, אדוני יושב הראש, ויש לוגיקה. 40 ילדים זה היה במצטבר. לא, זה גם לא 40, זה פחות, זה 25 ילדים.

זה היה 38 ואמרתי 40. לא, אמרתי שהוא פתח בזה. הוא פתח ותיקן.

האחרונים, אפשר להוסיף אותם גם. 38 בעשור, זה היה המספר. כמה ילדים נוסעים ביום ברכב? מיכאל, תן לי. ברשותך, אני רוצה לדבר על התוכן. אנחנו בעולמות של רגולציה, וכפי שציינה נכון השרה, יש פה אלמנט כפול, אתה מטיל מס על האזרחים, מחייב את האזרחים להוציא כסף, וזה בדרך כלל לא רכב אחד ולא שניים, ואם יש סבא וסבתא שמוציאים מהגן אז זה גם לא שלושה וארבעה רכבים, זה סכום מאוד גדול, אבל אמרה נכון השרה, אתה גם בסוף חושף אותם לסנקציה סמי פלילית של קנס מנהלי של עבירת תנועה. כשאתה רוצה להטיל רגולציה, אנחנו לא חיים בעולמות של אחד או אפס, אנחנו חיים בעולמות של מבחני עלות תועלת, זה מבחן ה-RIA הידוע. עכשיו מוקמת רשות רגולציה וזה דבר שאמור להיבחן. אין ולא יכול להיות חולק על כך שמדובר בתופעה נוראה ואיומה שצריך מאוד להתאמץ לפתור אותה, אבל חייב להיות מתאם בין התופעה שבה אתה רוצה לטפל לבין הכלי שבאמצעותו אתה מטפל. ופה צריך לשאול שאלה כפולה, על הכלי הטכני ועל הכלי החוקי.

האם הכלי הטכני של אמצעי כזה אכן פותר בעיה או לא. זו שאלה שאנחנו לא יודעים לענות עליה תשובה ובאף מקום בעולם לא יודעים לענות עליה תשובה. אני יכול בסברות להגיד לך המון סברות לכאן ולכאן, כמו שנותנים סוגיה בעיון בבית המדרש, אנחנו לא יודעים. יש משמעות לזה שאנחנו לא יודעים, כי אני חושב שצריך לעודד, כיוון שאם יש סיכוי שזה מועיל צריך לעודד. אבל מישור הדיון השני זה האם הכלי החקיקתי שמטיל חובה כלכלית וסנקציה, האם זה הכלי הנכון. מה שהתחיל לעשות עכשיו משרד התחבורה זה לעודד את היבואנים דרך הטבת מס, אגב באמת מינימלית, כי כמו שציין אבנר נכון, יש חבילה, סל של עשר מערכות בטיחות שיבואן שמתקין אותן ברכב מקבל הטבת מס מסוימת. הכניסו לתוך הסל הזה גם את המערכת הזאת, בסוף יש נוסחה, אז הוסיפו פה חצי נקודה.

המערכת הזאת לא עובדת,

מיכאל, אתה לא הקשבת לי, זה לא יפה. הקשבתי מצוין. אתה לא הקשבת לי, כי אם הקשבת זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו לא יודעים למדוד את האפקטיביות שלה וכיוון שאנחנו לא באפס או אחד, אתה שואל אותי? לדעתי כדאי לעודד אותה כי אם יש סיכוי מסוים שהיא מובילה שווה לעודד, אבל לעודד מרצון, וזה ההבדל. אגב מה עשו במובילאיי? אתה דיברת על המובילאיי. במובילאיי ברכב חדש חייבו, ברכב חדש לא חייבו - - - אתה איש מעשי. רגע, תן לי. אבל קודם כל תצטרך לקצר כי הזמן קצר. אני אקצר. אבל אתה איש מעשי, אני שואל אותך שאלה. נניח כמה רכבים מייבאים בישראל? 300,000 בשנה. אז 15,000, אמרו 5% מגיעים עם המערכת. חלק ממכלול של מערכות. תקשיב לשאלה, אז אנחנו כבר הסכמנו כמדינה לסבסד מרכיבי בטיחות ל-300,000 רכבים.

ואני רוצה לסבסד לכולם, אתה לא נתת לי לסיים. רגע, אז אני אומר, אני מוכן לבטל את התקנה ושיהיה 300,000 ערכות שאדם יקבל בחינם להתקין באוטו שלו. אבל אם היית נותן לי לסיים, לשם הייתי הולך. מה עשתה המדינה במובילאיי?

מי שכבר יש לו רכב בארץ ורוצה להתקין מובילאיי יילך ויתקין ויקבל חלק מן הסכום בהחזר, נדמה לי שבהתחלה זה היה אפילו את מלוא הסכום.

בדיוק, בהנחה. איפה הורידו לו את התשלום? באגרת הרישוי לרכב. ברישוי, אם שמת מובילאיי הנחה.

ואני אומר לך שכשאני הייתי שר,

לא הספקתי, זה הכול היה קצר,

האוצר הסכים שאנחנו נתמרץ, נניח שהמערכת עולה 300 מי שיתקין יקבל 150, 50% מזה הוא יקבל באגרת הרישוי, ואז אתה

למרות שאני לא בטוח באפקטיביות, אבל איך אומרים? אני מוכן לקחת את הסיכוי, כדי שהדבר הזה יקרה. הבנו, הבנתי אותך היטב ואני אפילו איתך. אם אתה תקדם מהלך - - - אבל השרה מקדמת, תראה בסעיף ד',

לא, אבל היא לא מקדמת את הסבסוד לרכבים הקיימים. זה כתוב, בימים אלה המשרד בוחן יחד עם משרד האוצר מנגנונים המאפשרים לצורך מתן תמריצים כלכליים לקניית מערכות ההתראה תוך בחינת מדרג החלופות למתן הסיוע.

תקציב המדינה מאושר עוד שבועיים. זה לא צריך תקציב כי ברגע שאתה נותן את ההטבה - - - אתה מסבסד,

ברגע שזה בצד ההכנסה אתה לא צריך להכניס את זה בתקציב.

אל תגיד לי לא נכון, אני שש שנים בוועדת הכספים. אתה מאבד הכנסה.

הוא לא תקציב הכנסות. שר התחבורה, בהסכמת משרד האוצר, יכול להחליט שהוא מסבסד דרך אגרת הרישוי לרכב בכמה גרושים, לא צריך בשביל זה תקציב מדינה,

איזה הליך חקיקתי הוא צריך? לא צריך הליך חקיקתי.

צריך החלטה של שר האוצר ושר התחבורה, יש פה יועץ משפטי שאולי ידייק אותי בזה. אני רק אומר בגדול, כשאתה עכשיו מטיל על מיליוני אזרחים חובה לא ממוקדת, אתה מטפל בנשק לא קונבנציונלי באיום רגיל. אני אשמח לשמוע את ההחלטה הזאת, סמוטריץ',

זה עוד לא החלטה, הם בוחנים וצריך לתת להם את הזמן לבחון. אנחנו באנו לעדכון על הבוחנים, אבל במרץ זה נכנס לתוקף. אז אם יודעים להביא לי בינואר - - - אני רק אומר לפרוטוקול, לדעתי גם אם היה ודאות במאה אחוז שזה מועיל עדיין במבחני עלות-תועלת להטיל על כל האוכלוסייה בשביל מספרים כאלה אני מציע שנאסור בכלל להסיע ילדים - - - הלוואי שתצא הודעה של הממשלה ושרת התחבורה והאוצר שהם עושים את המהלך כמו של מובילאיי ברישיון, עידוד והשתתפות בכסף.

לדעתי באוכלוסיות יעד, בציבור הערבי, אני מוכן לסבסד, שהמדינה תחלק בכניסה לגנים. אם יש החלטה כזאת אנחנו נסיים את הדיון. זה עולה פחות למדינה מלהטיל את הרגולציה הזאת על כל אזרחי ישראל בחישובי עלות תועלת. יש, הם הביאו החלטה כזאת.

עכשיו תורך לדבר, קארה. קודם כל, אדוני היושב ראש, בוקר טוב. אנחנו נמצאים פה באיזה שהיא מערכה כזאת, סיומת של חוק ההסדרים, היום אנחנו מדברים על הקמת רשות הרגולציה, אני מקווה שנצביע בסוף לחיוב על כל הדברים הנכונים. אני חושב שזו פעם ראשונה בישראל שעושים באמת חשיבה של עלות מול תועלת, להקים איזה שהוא גוף כזה. פתאום כשאנחנו נמצאים בתוך המהלך הזה ואנחנו מגיעים לנושאים שפה נמצאים ומדברים עליהם, אני זוכר שכשהתחילו לדבר על התקנות האלה דיברו על עלויות של 300 מיליון שקל לציבור בשנה ולא לקחו בחשבון את המכוניות של סבא וסבתא ולא לקחו בחשבון מכוניות אחרות. אני חושב שזה נטל מאוד מאוד כבד להטיל על כלל הציבור בישראל על תקנה שאתה לא משוכנע שמחר היא יכולה להיות מספיק איכותית ולהשיג באמת את המטרות שלה. אני חושב שיש פה סביב השולחן הזה קונצנזוס בנושא הזה. הייתם פה בדיון קודם, ישב פה חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שאני מאוד מעריך את הרצון שלו ואת הדחיפה שלו בנושאים החשובים של בטיחות בדרכים, ונדמה לי שמה שעשיתם פה בדיון זה בדיוק היפוך של הדברים הקודמים. מה שאדוני היושב ראש עשה פה בדיון זה קצת היפוך של הדברים הקודמים, כי דיברתם על תאונות דרכים קטלניות ועל מספרים הזויים ממש שהגענו אליהם בבטיחות בדרכים בצורה מאוד מאוד קשה. דיברנו שם על הסברה לציבור ועל דברים שיכולים לשפר את זה, אבל אדוני רוצה במקרה הספציפי הזה על ארבעה מקרים בשנה, שזה באמת מקרים מזעזעים - - - כן, וכל אחד מהם עולם ומלואו. אבל למה דומה הדבר? שהיית מקבל פה החלטה בוועדה קודמת לסגור את כל הכבישים במדינת ישראל,

קודם כל ארבעה מקרים בשנה באירוע הזה זה 1.5% מההרוגים בתאונות דרכים.

זה המספרים. 350 הרוגים וזה ארבעה. אבל אתה מציע לפתור את הבעיה, דומה הדבר לזה שאתה רוצה לפתור - - - אתה לא רוצה לטפל ב-1.5% מבעיה? זו בעיה שולית 1.5%?

הם גם לא נספרים - - - לא, אתה רוצה לטפל בבעיה.

אם היה מכשיר ששולף ילד מתוך הרכב ומוציא אותו החוצה אני חושב שאולי לא היינו מתווכחים על הנושא. הדבר הזה לא קורה פה,

אני דווקא חולק בעניין הזה על החברים, גם בנושא התמריץ, אבל אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה, אני רוצה להגיד לך מה כן, אבל בנושא התמריץ אני לא משוכנע שהמערכת הזאת לא תזיק יותר מאשר תועיל, זה דבר ראשון, והייתי רוצה לראות קודם כל כשעושים אז לאסוף נתונים, אבל כן לאפשר למי שרוצה בכך לקבל.

אנחנו לא ציפינו שבנובמבר הוא יסיים את עבודתו, אבל רצינו לראות שנעשית עבודה. רגע, מיכאל, אני רוצה להציע לך פתרון. אני חושב ש-66% או 70% מהמקרים, ותקנו אותי אם אני טועה, קורים לצערנו בחברה הבדואית ובחברה הערבית, אני חושב ששם זה מקומות שאנחנו צריכים להשקיע בהם הרבה יותר בנושאים של הסברה ולנהל קמפיין מאוד מסיבי בנושא. אהבתי את הרעיון שלך בנושא הקמפיין, ואני חושב שאם הרעיון הוא לתמרץ את אותו אזור ספציפי שבו יש בעיה אני מציע בטיפת חלב, לחלק את אותן ערכות במתנה. המדינה תחלק באזורים שבהם יש בעיה.

שרוצה וחושב שזה חלק שהוא חשוב לו, ייסע וייקח את הערכה הזאת וישתמש בה,

אנחנו נתמרץ אותה. העניין הוא שההבדלים פה הם בין עלות של מיליון שקל בשנה לעלויות של עד מיליארד שקל בשנה לציבור. ההצעה הזאת היא חלקית למדי, אני גם לא אסכים שיטילו רק על האוכלוסיות האלה שילד יישכח.

חס וחלילה, אבל אני אומר כחלק מהקמפיין, בוא נחלק שם בחינם.

הבת שלי נשכחה באוטו ב-40 מעלות חום, היא כמעט מתה. הבת שלי, ולא חרדים ולא ערבים, אלא אם כן אתה חושב שאני יהודי ערבי כי שפת אמי היא ערבית. יכול להיות שאני בסטטיסטיקה של הערבים, אז אני אקבל הסברה בערבית הביתה. הבת שלי כמעט מתה באוטו והיא לא ערבית ולא חרדית. הסכנה לשכחת ילד לא חלה רק על ערבים וחרדים, תפסיקו להגיד את זה. אבל אף אחד לא אמר את זה.

בואו תרגיעו את הדבר הזה והפתרונות לא יהיו רק לערבים וחרדים.

אנחנו רוצים להשקיע במקומות האלה, אנחנו לא אמרנו שאנחנו רוצים להזניח את המקומות האלה. הסכנה בעידן המודרני במערכת הלחצים - - - היושב ראש,

במערכת הלחצים שהורים נמצאים בה הסכנה לשכחת ילד חלה על כולם.

עכשיו אני מבקש מאבתיסאם ואז היועץ המשפטי שלנו.

אדוני היושב ראש, תודה על הדיון הכול כך חשוב. הוא מהותי, הוא בהחלט נורא מטלטל. אין ספק שההסכמה היא די גורפת, שכל דבר שמדינת ישראל צריכה לעשות בשביל להציל את הילדים שלה, כל מה שצריך אנחנו צריכות בהחלט לעשות. החשש שלי מכל התקנה הזאת שנגיע לסוגיה שיש מכשיר שיעלה 1,000 שקל ומישהו ירצה לקנות מכשיר ב-1,000 שקל,

הילד שלו והילדה שלו כל כך יקרים לו אז הוא יקנה ב-1,000 שקל ו-1,500 שקל ולא יקנה ב-100 שקל כי כל אחד, גם אם אין לו יכולת כלכלית, אנשים יהיו בסיטואציה של גם חרדה וכולנו רוצים להוכיח שאנחנו אימהות ואבות מאוד טובים ומצוינים ונעשה הכול בשביל הילדים שלנו ונגיע למצב שבו בעצם אין פיקוח על כל המערכות האלה. אני הייתי רוצה שכן ניקח את הזמן להבין מה זה המערכות האלה, איך הן עובדות בכלל, האם זה עוד צלצול שיהיה לי באוטו? הרי המכוניות שלנו של הכנסת, אתה שוכח אור, אתה משאיר מראה פתוחה, אתה משאיר משהו הכול מצלצל. תאמין לי כשאתה בלחץ גם כשהכול מצלצל אתה השאלה מה זה המערכת הזאת, אני גם אמא ויש לי ילדה בת שבע וכל פעם שילד או ילדה נשכחו ברכב זה טלטל את עולמי, אבל ידעתי תמיד שזה יכול לקרות לכולנו. לא קשור אם אני ערבייה,

אשכנזייה, שיער מתולתל,

זה בהחלט יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, זה לא קשור איפה אתה גר ובאיזה צבע עור אתה. אני הייתי רוצה, בתור אזרחית שאכפת לי נורא מהמקום הזה ומהילדים שלנו ובכלל, לדעת שאם אני רוכשת איזה שהוא מכשיר שמציל חיים אני רוצה לדעת בוודאות שאף אחד לא עובד עליי ואני לא משלמת סכומי עתק בשביל שזה יעבוד על המוסר שלי. ואם המדינה מסבסדת יבואן שיביא מערכת כזאת אין סיבה שאת כרוכשת לא תקבלי סבסוד. על הכיפק, אבל שתהיה מוכחת. אבל אין מערכת כזאת. יש, עובדה שאתם מסבסדים אותה.

את אומרת דבר והיפוכו, אתם מסבסדים ברגע זה מערכות כאלה. אבל אין מערכת שיעילותה מוכחת. אז למה אתם מסבסדים מערכות? אני שוב אגיד, זו החלטה מלפניי, אבל - - - אבל לא ביטלתם אותה, ההחלטה הזאת עובדת. ההחלטה הזאת עושה כסף למישהו.

הסביר השר סמוטריץ', לא מממנים את המערכת הזאת בנפרד, זה חלק מחבילה. אבל כללתם אותה בדרישות ליבואן כתנאי לסבסוד. אז אתה רוצה שגם את זה יבטלו? אז נכון, יש סיכוי מסוים שזה מועיל. כן, אם לא חשוב אז לא חשוב. אבל זה לא עובד שחור-לבן. ולמה אוטו חדש נהנה מסבסוד ואוטו ישן לא נהנה?

זה לא עובד שחור-לבן. למה אוטו חדש כן ואוטו ישן לא?

אז אפשר להתמודד עם השאלה הזאת שלך ויכול להיות שצריך להשוות ולהחליט איך להתמודד עם העניין של אוטו ישן ואוטו חדש,

אני מאוד מבינה את הנסערוּת ואני מזדהה איתה משום שהתחושה שכל פעם שמתפרסם מקרה כזה ואת אומרת לעצמך, פחד מוות, כאילו שזה יכול לקרות לכל אחד ואחת, זה ברור, ואני גם חייבת להגיד לכם עוד משהו, אנחנו כנבחרות ונבחרי ציבור, ואנשים שיש עלינו אחריות לדאוג שהדברים במדינה הזו יתנהלו בצורה יותר מתוקנת, יש לנו תסכול מחוסר האונים וקוצר היד שלנו פעמים רבות לתקן דברים, אבל אין המשמעות היא שבהכרח התקנה הזאת היא הפתרון. לכן צריך לגשר על הפער הזה וצריך להבין שעם כל,

משאלת הלב שלנו שנוכל להביא פה פתרון תראה, נמצא פה למשל ארגון 'בטרם' וגם המועצה לשלום הילד ויש פסק דין של בית משפט שהכיר בדבר הפשוט ששכחת ילדה או ילד ברכב זה לא תאונת דרכים, זה בדיוק לא חלק מהסטטיסטיקה העגומה והקשה שדיברנו עליה קודם. זה ממחלקה אחרת, התאונות שקורות לילדות וילדים בבית, הדברים האיומים שמתרחשים לילדות וילדים, טביעה של ילדות וילדים בשלוליות, בגיגיות,

דריסה ברברס של הורים. דברים איומים שקורים לילדות וילדים בקרב האנשים שהכי אוהבים אותם והכי רוצים לדאוג להם. יש לי,

תכנית שלמה והצעת חוק שאני אשמח אם תצטרף אליה בהזדמנות, לתמיכה להורים, תמיכה למשפחות במדינת ישראל שעל ההורים יש עול באמת כל כך גדול הרבה פעמים שהם מוצאים את עצמם שהם מתקשים להתמודד עם כל החזיתות של החיים. זה פשוט ממחלקה אחרת וצריך להתמודד עם זה בכלים אחרים. אילו הייתה לנו פה באמת תשובה אמיתית שפותרת את הבעיה אז היינו מדברים על משהו אחר,

בוא נשמע את היועץ המשפטי, בבקשה. אני רוצה להגיד משפט קצר, כמובן אני לא מתייחס להכרעה אם כן לחייב בחקיקה או בחקיקת משנה התקנת מערכות,

זו הכרעת מדיניות שכבר התקבלה בוועדת הכלכלה בכנסת ה-23, אחרי דיונים ממושכים, משמעותיים, שקיימה הוועדה.

על בסיס עמדות אנשי המקצוע במשרד התחבורה בכלל ובממשלה ועל בסיס העמדות האלה אישרה ועדת הכלכלה - - - לא בממשלה. למה לא בממשלה? הממשלה באה לוועדת הכלכלה וביקשה ממנה לעשות תקנות - - - אני אומר רק משרד התחבורה, כשאני ביקשתי - - - ואנשי המקצוע הגנו על התקנות הללו והן נכנסו לתוקף ואנחנו רק התבקשנו לדחות את התקנות. אז זו הייתה טעות ואני לא רוצה לרמוז למה האינטרסים. אני לא מאשים כמובן חברי כנסת, אבל מה היו האינטרסים שעמדו מאחורי התקנה הזאת אני לא רוצה לרמוז. אני כמובן לא מתייחס לזה, אני רק מתייחס למצב המשפטי הקיים עכשיו, שהתקנות האלה שאושרו בוועדת הכלכלה אמורות להיכנס לתוקף ב-1 במרץ והדיון הזה, ואני שוב ממקד את הדיון, הוא לא בעיניי דיון האם כן לחייב או לא לחייב בחקיקת משנה את התקנת המערכות, אלא איך משרד התחבורה, איך המשטרה נערכים לאכיפה שלהם, ליישום של התקנות האלה.

המרכיב שחסר בדיווח של כבוד שרת התחבורה, מכיוון שהיא התייחסה להיצע המערכות, מחירים, הצעות למימון, כלומר כל המרכיבים שכללנו בתקנה שעוסקת בדיווח לוועדת הכלכלה, אבל המרכיב הראשון, שהוא היישום והיערכות ליישום והיערכות לאכיפה, המרכיבים האלה לא נמצאים. כי הכוונה כנראה לבטל ולא להיערך.

צריך לבטל מהר כדי שגם יבואנים וגם הורים לא סתם יוציאו כסף. אם אתם מחליטים לבטל. אנחנו לא נמהר לבטל עד שלא נראה 300,000 ערכות ממומנות על ידי הממשלה, כמו בחדשים, להורים וסבים וסבתות שרוצים לקבל ערכה כזאת במימון מלא מהמדינה. בבקשה, אני מוכן לבטל את התקנה, תעמידו 300,000 ערכות. אם משרד האוצר מומן לממן את הסבסוד הזה או את הרכישה הזאת. בבקשה. אריאל הבר מהאוצר, אתה איתנו בזום, אנא התייחס, גם לעובדה שיש כבר הטבת מס ליבואנים בנושא הזה והאם אתם יכולים לעשות את ההסדר שבוצע עם מובילאיי סביב התקנת מכשיר לשכחת ילדים ברכב. כפי שהייתה הוזלת תשלום אגרת רכב תמורת התקנת מובילאיי תעשו הורדת מחיר באגרת רכב תמורת התקנת מכשיר - - - אדוני, לצערי אני נאלצת ללכת. תודה לך,

על הנוכחות הארוכה ונמשיך את הקשר על כל הדברים.

תודה רבה. אני אתייחס בקצרה. אני מתחבר למה שהציגו משרד התחבורה. הם פנו אלינו כדי שנבחן את הנושא ואנחנו ממש בראשיתה של בחינה כזו. לגבי הנקודות שהזכרת, התמרוץ של היבואנים, גם זה כרגע דנים בנושא הזה ויש איזה שהיא כוונה להעלות את התמריץ הזה באמת כדי לטפל ברכבים שנכנסים לארץ. אני מזכיר לכולנו שרכבים חדשים שנכנסים לארץ באיזה שהוא שלב גם הופכים ליד שנייה וזה מגדיל את המודעות למערכות האלה, שאני חושב שזו הייתה הכוונה של הוועדה גם בזמנו. והנקודה האחרונה שאני אזכיר, יש סכנה בסבסוד. כלומר בוודאי לא כל סבסוד יגיע לצרכן ואנחנו מאוד חוששים מההצעות האלה לסבסוד, בטח סבסוד מלא, וכרגע מה שנבחן זה באמת איך מעלים את המודעות ושוב, זה מתחבר לכל הדברים שנאמרו לפניי,

מספיק שתינוק אחד מת וכל ערוץ 1 וערוץ 2 מספרים שהוא מת, מודעות יש. אנחנו לא בסוגיית מודעות עכשיו, אנחנו בסוגיית פתרונות. אתם ידעתם לעודד התקן בטיחות של מובילאיי כדי לגרום לנהג לשמור מרחק, כי אתם לא סומכים עליו שהוא שומר מרחק. אנחנו רוצים התקן שעוזר להורה, שבעידן המודרני מוצף והטלפון והרעשים ועוד ילדים באוטו, עלול לשכוח ילד. הסכמתם לסבסד רכב חדש, אנא לסבסד כמו מסלול מובילאיי, בעלות מופחתת, כי העלות של זה היא הרבה פחות. אם תגידו לנו שזה הולך לקרות יכול להיות שלא נידרש לתקנה, אבל בלי הבנה מה אתם הולכים לעשות בתחומים הללו התקנה הזאת תישאר בתוקף. אז שוב, ברכב חדש זה לא בדיוק סבסוד, המנגנון טיפה שונה, ומובילאיי זו מערכת שנעשתה בחינה מעמיקה לגביה ואחרי שהוכחה יעילותה היא קיבלה, לא סבסוד, אבל צורה דומה, הנחה באגרת רישוי.

לבקשת משרד התחבורה אנחנו בוחנים את הנושא הזה ואני מניח שהוועדה תעודכן בהתאם. אז אנחנו נתנו לחוק הזה חודשים רבים ואנחנו לא מוותרים בקלות. אמרנו שנעקוב בנובמבר ובסוף אוקטובר אנחנו כבר עוקבים. הדיון הבא יהיה בדצמבר, ב-20 בדצמבר יהיה פה דיון, לקראת סוף דצמבר, דיון מעקב על יישום, המילה 'יישום', יישום ההיערכות של משרד התחבורה. או חלופות. יישום ההיערכות של משרד התחבורה והאוצר לתקנת אי שכחת ילדים ברכב. אם תהיה בשורה שאתם מסוגלים לסבסד למאות אלפי רכבים ותיקים את ההתקן הזה יכול להיות שהוועדה תשקול לדחות את יישום התקנה בשנה-שנתיים ולהסתפק בסעיף תקציבי ובידיעה שהעסק עובד. שיהיה סבסוד, שאומרים להורים ולסבים ולסבתות, כל פעם שאתם הולכים עכשיו, או לרישיון או תבואו ותקבלו התקן לא לשכוח ילדים ברכב. אם אתם יודעים לעשות את זה נשקול לדחות את תוקף התקנה. אם אתם לא יודעים לעשות את זה התקנה הזאת בתוקף. זה מה שאני רוצה שתדע. משה בקר, בבקשה. אני הייתי רוצה להתייחס לשלוש נקודות. קודם כל אם נתייחס לאביזר מבחינה טכנולוגית שמתרה על העובדה שמישהו שכח ילד כמו לבוסטר של מושב של ילד, ואתם מכירים את התופעה שההורים לפעמים לוקחים את הילד ויש ילד קטן ולפי החוק הוא צריך לשבת בצורה מוגבהת עם החגורה על ידי בוסטר, אז צריך להתייחס גם לתופעה הזאת של אביזר שמתרה על שכחה של ילד כמו לעניין של בוסטר, אבל בהבדל הבא, ולעניין הזה אני באמת רוצה לומר דברים ברוח הדברים שהיושב ראש העלה את העניין. אם הלכו ואמרו תקנה והיא תחייב לגבי עניין של רכב חדש, כך או אחרת, אז יש לנו בעיה של הרבה מאוד, סדר גודל של כ-15% מצי הרכב שנמצאים בבעיה הזאת של ילדים עד גיל שש שהם מסיעים אותם בשעות מסוימות של היממה. הפתרון הוא ללכת בסגנון כמו שיש עם 'יד שרה'. אתם מכירים ב'יד שרה', אנשים באופן זמני מוגבלים בהליכה, בכיסא גלגלים וכך הלאה, גם הנושא של הסעת ילדים ברכב זה נושא זמני שלוקח שלוש, ארבע שנים, אולי חמש שנים. משפחה עם חמישה ילדים זה נמשך 15 שנה.

יכול להיות, אבל כל אדם שלא רכש רכב חדש לפי התקנה שמחייבת אביזר מתרה, לבוא לנקודה מסוימת ששר התחבורה יקבע, כמו שחילקו בזמנו את ערכות האב"כ, אז יש ערכות לצורך זיהוי ילדים שנשכחו ברכב. הוא מקבל את האביזר הזה תמורת פיקדון לא גדול במיוחד והוא מתחייב להחזיר אותו כשהילד יגיע לגיל מסוים.

כמו שעם הבוסטר, הוא יכול לקחת מהילד שלו - - - משה, אתה צריך לסיים. דבר נוסף שלדעתי חשוב מאוד, אם יחכו עם מימוש התקנה ויסדירו עם העניין הזה של בחינם רק תמורת פיקדון את הסדרת העניין של האביזר הזה מבחינה טכנולוגית ברכב, לדעתי לא נעשה מספיק בנושאים של העלאה, לא המודעות, התזכורת למודעות, תזכורת להורים, בטלוויזיה, ברדיו, באינטרנט דרך הטלפון הסלולרי. צריך לעשות קפיצת מדרגה בחשיפה של הציבור לעובדה שלא שוכחים ילד ברכב. תודה רבה. נירה שפק, בבקשה.

הגעתי כי זה נושא שבליבנו והוא חשוב. אני חושב שזה מחויב לקרות, אבל גם מחויב לתפור את כל החורים בתוך זה. ביקשנו ישיבת מעקב על יישום, קיבלנו את כל התשובות חוץ מיישום. לא הבינו את ההוראה, אבל ב-20 בדצמבר הנושא יהיה רק יישום, אני אתן את ההוראות יותר ברור בסוף הדיון הזה, אולי משרד התחבורה יבין מה התכוונו. אנחנו ראינו גם שבמסמך מדובר גם על הסברה ופרסום. אנחנו יודעים שקמפיין שמצליח להגיע לאנשים ולדבר אליהם הוא קמפיין שעובר. אנחנו מדברים כאן בחיים של אנשים, ואני מזכירה את הקמפיין שהיה עם 'מדליק מי שמקליק ראשון'. בסוף כמה שניסו לעשות שאנשים יהיו עם חגורת בטיחות לא הצליחו, פנו לקהל המשפיע, פנו לילדים, עשו קמפיין מטורף על 'מדליק מי שמקליק ראשון' וזה היה השיח. אף הורה לא הצליח להניע אוטו כי הילדים אמרו: אם אנחנו לא חגורים לא נוסעים. זה מה שלימדו את הילדים לעשות. את כל כך צודקת, נירה. זה לא יכול להיות שאנחנו מזניחים את הדבר הזה. אנחנו בסוף מתקנים תקנות, מביאים אמצעים, אם לא נטמיע אותם - - - אנחנו גם עושים צחוק מעצמנו, ממשלה מחוקקת, ממשלה מביאה לנו תקנות, מסבירה לנו שזה חשוב, הוועדה מאשרת את התקנות, גמרה את העבודה שלה ואומרים לה: בואו נדחה את זה בשנה,

כי אנחנו לא יודעים. אז למה הבאתם את זה? אז אני רוצה להגיד, אם לא היה ברור, שלושה דברים. אחת, זה חייב שזה ייעשה, ושתיים, כדי שזה ייעשה משרד התחבורה חייב לסיים את כל העבודה. והדבר השלישי - - - כן, ולעשות הסברה בלי קשר, לא לחכות לכלום. לא צריך לחכות, עם נושא ההסברה אפשר להתחיל אתמול בבוקר. תודה רבה, נירה. עורכת דין לילי אבן חן, דוברת אחרונה ואני מסכם את הפגישה, אלא אם כן אנשי המקצוע ירצו, כי אתם חשובים לי. נילי אבן חן, דברים קצרים, בבקשה. דברים קצרים. אני מנכ"לית עמותת 'רווח נקי' והפרויקט המרכזי שאנחנו עושים זה בחינה של כל דוחות ה-RIA שמתפרסמים, בודקים את ההערכה של התהליך. הנתונים שלנו הוצגו עכשיו ברפורמה הרגולטורית והיוו את התשתית לרפורמה שדיבר עליה סגן השר אביר קארה ובמסגרת הנתונים האלה אנחנו ראינו שכל תהליך קביעת התקנות,

הנתונים ששמו בפני הוועדה היה אחד מהתהליכים הגרועים ביותר שנעשו במדינת ישראל. אני רוצה להגיד שה-RIA הזאת והרגולציה של שכחת ילדים ברכב נהפכה למשל ולשנינה בקרב גם ה-OECD, היא נחשבת לרגולציה שכשרוצים לתת דוגמה לרגולציה גרועה זה שכחת ילדים ברכב. מרוב שזה כבר נהפך בשיח אז אומרים לתת דוגמאות אחרות, אבל שכחת ילדים ברכב כבר באקדמיה היא מדוברת בתור הרגולציה הגרועה ביותר. ולמה הרגולציה הגרועה ביותר? כי לא עשו עבודת הכנה לפני שהגיעו לפה לכנסת. הנתונים, משרד התחבורה היה צריך להציג נתוני אמת. הוא הציג בהתחלה נתונים, הוא גם לא בדק שום נתונים משל עצמו, כל הנתונים היו נתונים מחוץ לממשלה, של ארגון 'בטרם', שיש לי הרבה כבוד לארגון הזה, אבל כשממשלה רוצה להעביר אז ראוי שהנתונים יהיו נתונים משל עצמה. בסיכומו של דבר גם הצבענו על טעויות בנתונים. צודק יושב ראש הוועדה שבהתחלה זה היה 40, אבל אחרי שהראינו להם שטעות בידם זה ירד על 25 ילדים. מדובר על 25 ילדים בעשור, אבל יותר מזה, גם לא נבחן מה שקורה בעולם. מסתבר לנו עכשיו, בדוח שהביאה שרת התחבורה, שה-OECD בכלל סירב לטפל. אולי כדאי להבין למה ה-OECD חושב שזה לא בעיה שצריך לטפל בה באמצעים האלה ואנחנו גם רואים שאיטליה לא מבצעת, לא אכיפה ואפילו לא יודעת להגיד שהמערכות האלה הן מערכות שעוזרות במשהו. ואני רוצה להגיד עוד משהו, לכולנו חיי אדם חשובים מאוד, אבל אולי יש אמצעים אחרים שהם אמצעים רכים יותר. ברגולציה ללכת על תקנות זה האמצעי הכי קשה שיש. וכמו שדובר פה קודם, אמצעי הסברה לקהל הרלוונטי, למי שבאמת שם נמצאת הבעיה. יכול להיות שבמבחן התוצאה האפקטיביות תהיה פי כמה יותר גדולה. אנחנו גם יודעים של'יד שרה' יש מנגנונים ב-30 שקלים.

אני רוצה להגיד עוד משהו, משרד התחבורה מחויב לקוהרנטיות בעבודה שלו, זה לא בשיח ש - - - לא ראינו קוהרנטיות בעבודה, ראינו את המשרד דוחף אותנו לתקן תקנות ואז הוא אומר לנו שהן לא חשובות ובמקביל מסבסד התקנים כאלה ליבואנים. כיוון שאף אחד לא רוצה לשים את זה על השולחן אז אולי אני אשים את זה. אנחנו יודעים שהתקנות האלה הגיעו מלחץ פוליטי, לא כי נעשתה עבודה מקצועית כמו שצריך, והגיע הזמן שתיעשה עבודה מקצועית ושפה, בוועדת הכלכלה,

והם צריכים לבוא עם עבודה מקצועית שתסביר איך הילדים האלה שמתו ברכבים, באיזה אופן, על ידי מי. לא נעשתה שום עבודת תשתית שיכולה לכוון את הרגולציה שתהיה רגולציה ייעודית שתעזור.

ואני רוצה רק לסיים במשפט. לא,

אמרת עוד משפט ואמרת עוד הרבה משפטים אחריו ואנחנו באיחור.

אני רוצה להקריא לכם את מה שכתבנו בסיכום הוועדה הקודמת כהנחיה למשרד התחבורה. שר התחבורה והבטיחות בדרכים, כן, זה שמו, הוסיפו לשמו את 'הבטיחות בדרכים', ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בדיון שתקיים הוועדה בהשתתפותו. זה התקיים. לגבי 'היערכות ליישומן', שלב ההיערכות, 'או יישומן לפי העניין של תקנות אלה, ובכלל זה היערכות לאכיפתן, זמינות מערכות להתראה של השארת ילדים ברכב, כאמור בתקנות אלה, לרכישה בישראל, מחיריהן, הצעות למימון או השתתפות של המדינה בעלויות רכישה', בקיצור, ביקשנו יישום, ביקשנו פתרונות, קיבלנו הסברים. לא עשו את המשימה. זה מובן, כי מישהו חושב שהתקנות האלה לא ייכנסו לתוקף וגם לא מביא אלטרנטיבה. אז אני אגיד לכם מה ההחלטה שלנו ואיך נתקדם. ב-20 בדצמבר או בקרוב למועד הזה, יהיה דיון מעקב נוסף, הדיון יעסוק רק ביישום התקנה הזאת, רק בפתרונות, לא באגדות, לא בהסברים, לא איך נולדו התקנות האלה וכו'. יש שני מסלולים, מסלול אחד שהתקנות נכנסות לתוקף ויש אכיפה ואנחנו נעשה בקרה, מסלול אחר, שמשרד התחבורה והאוצר יציגו לנו איך הם מאפשרים לבעלי רכב ותיק לקבל ערכה כזאת בסבסוד ממשלתי באותו היקף של רכבים חדשים לפחות. אם מוכרים 300,000 רכבים חדשים בישראל כל שנה, 300,000 ערכות. לכל סבא וסבתא או לכל הורה שיש לו תינוקות, שהוא יוכל לבקש את הערכה הזאת ולקבל אותה, בין אם הוא רכש וקיבל החזר בהוצאות הרישיון שלו ובין אם הוא קיבל את זה חד פעמי. אם המדינה תראה לי מאמץ כזה וסבסוד כזה ואיזה תכנית הסברה לפי הציבורים, עבור כלל הציבורים עם מיקוד במקומות שזה יותר בשכיחות, אבל ההסברה היא לכלל הציבור, אז אנחנו נגיד שנדחה את התקנה הזאת בשנה-שנתיים ונפתור את הבעיה הזאת במסלול של עידוד, תמרוץ, סבסוד, מודעות, הסברה. אבל רק אם נראה תכנית כזו מתוקצבת ופתרונות מעשיים, אם לא נראה את זה במרץ התקנה תיכנס לתוקף. ובדיון הבא, ב-20 בדצמבר, זה דיון של פתרונות, לא הסברים. זה מצער מאוד שאנחנו עושים מעקב על יישום ומקבלים בכלל הסבר למה לא צריך את התקנה הזאת. אמרתי מתי נשקול לעכב את התקנה, כשנראה שהמדינה מתייחסת לזה כמו שהתייחסה למובילאיי או להתקנים אחרים. לכבוד הגעתו של חבר הכנסת סימון, אני מקדם אותו בברכה, אנחנו מסיימים את הדיון הזה, הדיון הוא על האמצעים ואנחנו מסיימים. אני נועל את הישיבה הזו ותיכף נתחיל את הפגישה הבאה. הישיבה ננעלה בשעה 12:17.